בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, כ"ו באייר התשפ"ג, 17 במאי. הנושא הראשון שעל סדר-היום: ערעורו של חבר הכנסת עופר כסיף על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעתו לסדר-היום בנושא "תחזית הצמיחה בישראל נחתכת באחוזים מדאיגים לעבר שיעור צמיחה שלילי לנפש". יסביר את הערעור חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. תודה רבה, בוקר טוב. יש שתי סיבות עיקריות לערר: אחת תוכנית, מהותית; השנייה פרוצדורלית. מבחינת התוכן כולנו רואים. רק אתמול בערב התפרסם שגם הכלכלנית הראשית מזהירה מכך שצפויה לנו צמיחה מתונה או כמו שאני הצגתי כאן, גם בהמשך לפרסומים, תחזית הצמיחה נחתכת באחוזים גדולים כך שאנחנו לקראת שיעור צמיחה שלילי לנפש. עם כל ההשלכות של זה, בעיקר השלכות על הציבור המוחלש שגם כך כורע תחת נטל יוקר המחיה וכן הלאה. אני חושב שמבחינת התוכן לדחות בקשה שעוסקת בחיים עצמם ולאור מה שפרסמה אתמול הכלכלנית הראשית כאמור, זה דבר לא ראוי ולא נכון. זה באמת נושא דחוף שנוגע לכל אזרח ותושב, בעיקר למוחלשים שבהם כאמור. מבחינת פרוצדורלית את ההצעה הזו הגישו למעשה נציגים של כל סיעות האופוזיציה, חוץ מסיעה אחת. כשאנחנו מדברים על הכנסת כמפקחת, מבקרת את הממשלה, כאן אנחנו מדברים על חמש סיעות אופוזיציה כאמור, כחלק מהביקורת והפיקוח על הממשלה. כשסיעות, כמעט כל הסיעות, האופוזיציה פונות, נראה לי לא תקין שזה לא מאושר, מה עוד כשמשווים את זה להצעה אחרת שאושרה והיא בלי להיכנס לתוכן שלה כשהוא כשלעצמו בעייתי הוצעה על ידי שני חברי כנסת מהקואליציה. משתי הסיבות הללו, המהותית והפרוצדורלית, אני מגיש את הערר ומבקש שההצעה תאושר.

אגב, נשמע ששתיהן מהותיות.

בגלל זה אמרתי, הדגשתי, אני מכנה לצורך העניין. מה שנקרא בכתיבה פילוסופית: מסיבות אנליטיות. אבקש גם להתייחס. תודה. חבר הכנסת אייכלר, סגן יושב-ראש הכנסת. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת כסיף, ההצעה חשובה מאוד. תחזית הצמיחה תחזיות בכלל, אפילו תחזית מזג האוויר זה דבר חשוב לדון בו אבל תחזית הצמיחה בישראל שנחתכת באחוזים מדאיגים לעבר שיעור צמיחה שלילי לנפש, הוא נושא חשוב מאוד.

אני רוצה לומר לך אדוני היושב-ראש, אני שומע בכלי התקשורת ש-14 מיליארד שקל נותנים לזרים, למהגרים; היהודים החרדים,

לא מגיע להם כלום. הלכתי לרואה חשבון שיבדוק, הוא בדק שכל התקציבים הקואליציוניים זה 4 מיליארד ו-600 מיליון. החרדים, כל המוסדות החרדיים, תלמודי התורה וכל אלה שלא מגיע להם כלום, זה מיליארד ו-579 מיליון. אני אומר את זה לצורך הפרוטוקול, שכשמדברים על 12, 14 מיליארד, תדעו לכם שזו אחת התחזיות השקריות שעוסקים בהן.

נשיאות הכנסת דנה בזה והיות ואנחנו נכנסים עכשיו לימים ולילות של דיונים על התקציב והשבוע אנחנו עמוסים ורצים מדבר לדבר, חשבה נשיאות הכנסת עופר, שיהיו לך מספיק שעות, ימים ולילות בשבוע הבא, בעזרת השם, להעלות ולנתח את התחזית בנושאים האלה של הצמיחה.

תודה רבה.

אבל דווקא היום אפשר. אולי העמדה של הנשיאות באמצעות ועדת הכנסת תשתנה בעקבות זה שאתמול הונחה עמדה מקצועית של הכלכלנית הראשית. זה התווסף לבקשה ויש פה משהו שבאמת מביא לידי ביטוי דאגה של גורמים מקצועיים מהמצב של מדינת ישראל. אולי זה יילקח בחשבון כחלק מהנושאים בשיקולי קבלת ההחלטות.

אם כך, מי בעד הערר של חבר הכנסת עופר כסיף? אני יכול להצביע בעצמי פה? לא, לא, המערער לא יכול להצביע. אני בעד הערעור.

מי נגד?

אם כך הוא נדחה. הצבעה בעד הערעור 2 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, (מ/1612) עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: שינוי במועדי ישיבות הכנסת בשבוע הבא. אתה רוצה להציג דן? נוכח קיומם של דיוני התקציב בשבוע הבא מבקש יושב-ראש הכנסת בהתאם לסעיף 19 לתקנון, לשנות את שעת פתיחת המליאה ביום שני בשבוע הבא. להקדים את השעה מ-16:00 ל-09:00. בנוסף הוא מבקש לקבוע ישיבת מליאה נוספת ביום ראשון ה-28 במאי, שתתחיל בשעה 10:00. הוא מבקש את אישורה של ועדת הכנסת לשינויים הללו.

דרך אגב, למה 28?

יום ראשון, 10:00. לא יום ראשון הזה.

אני יודע. ה-28 במאי. לא צריך קודם לאשר את סעיף 98 ובהתאם צריך את הסעיף הזה?

ההצעות האלה מסדירות מצב שבו הממשלה מגישה הצעות חוק תקציב באופן מוקדם במהלך השנה. שלוש ההצעות האחרונות, זאת אומרת הצעות 5 עד 7, כבר מונחות

לדבר. ההצבעות ביום שלישי?

מ-20:30. אלא אם כן לא תדברו ונקדים את זה. אנחנו לא מחויבים לזמן

זה גם מקשה עלינו עכשיו לנסח אותן, להכניס אותן,

אבל כמעט ולא הפעלנו את החריג,

החריג. לעומת הכנסת הקודמת שבה יצאה לראשונה הנחיית ההסתייגויות שלי שאפשרה מקבצים. בדיונים כאן הלשכה המשפטית באמת השתדלה

את ההודעה צריך להוציא עד 07:00, אם ב-10:00. אם רוצים לחזור ב-11:00, יש לנו 11:00. חוזרים ב-10:00,

יום שלישי, 11:00. "ובלבד שדברי הסיכום לא יחלו לפני השעה 11:00

מה זה הפסקה עד יום שלישי

יושב ראש הישיבה רשאי להכריז על הפסקה ארוכה בלילה. תתקיים הצבעה על כל הסתייגות שנציגי הקואליציה יבקשו להצביע עליה. זה לקוח מניסוח שהיה קיים גם בכנסת ה-24. הנחת העבודה היא שהקואליציה לא תבקש להצביע על הסתייגויות

חלק מהמסתייגים מבקשים להוסיף תקציב לסעיף תקציבי להגדיל את תקציב משרד הבריאות, חלק מהמסתייגים מבקשים להפחית את תקציב משרד הבריאות, וחלק מהמסתייגים מבקשים לקבוע בו תוכנית חדשה

תתקיים הצבעה על לא יותר מ-120 הסתייגויות (ל-5 הצעות החוק יחד).

אבל זה לא קשור לשתי הצעות - - - זה הצעות חוק ההסדרים. זה מעבר לתקציב. מעבר לתקציב. כל חמש

יש לי שאלה לגבי ההצבעות השמיות. זה בהסכמת שני הצדדים. אני יכול עכשיו לשאול את אדוני היושב-ראש? יש תופעה חדשה בכנסת הזאת לגבי הצבעות שמיות, שאני לא זוכר כמוה. אנשים שנמצאים באולם - - - הם בדיוק יוצאים לשתות. בדיוק.

זה עניין של כליות, זה בסדר. אבל אם זה עניין של לב זה משהו אחר. כל זמן שיש אפשרות

מקרה אחד שנרצה לבדוק אם הוא הלך או לא, זה ייקח לנו רבע

זאת אומרת אם אנחנו ב-14:05 הם כבר יוכלו - - - אתם בטוח תמסרו את זה קודם,

אני לא אעשה יוליה מלינובסקי. אני לא יודע, פתאום יצאו להפסקה.

גם אם תאחר זה בסדר, רק שיהיה לי את זה. טוב. שאלות. זה בסדר שאני שואל, אדוני היושב-ראש?

מה ההבדל מהפעם הקודמת, שגם אז הייתה הנהלת קואליציה מעולה, חבל על הזמן? שלקואליציה הזאת היה חשוב - - - דווקא בגלל זה הוא הלך על המודל של הנהלת הקואליציה המעולה מהכנסת ה-24.

בגלל שאנחנו רוצים להגיד עד כמה זה דורסני ולא בסדר, אני מחפש לדעת מה ההבדלים. ההבדלים הם שזה 35.5 שעות ולא 33.5 שעות. אבל תוספת שני החוקים. בגלל שני החוקים. זאת אומרת דרסתם אותנו יותר. לא יודע אם משהו שאני עובד עליו יום שלם מולכם ובסוף מגיעים לאיזשהו מתווה, זה נקרא דריסה. לא, אל תהרוס את זה עכשיו.

1 עד 5 היה 33 שעות אצלנו. עכשיו הוספת 1 עד 7. כן. עוד שני חוקים עמוסים מאוד, ושעתיים וחצי. אגיד מה היו האפשרויות שבגינן התנהלנו עם שני החוקים האלה: האם להביא להצבעה את שני החוקים היום במליאה, ביום רביעי, אחרי הצבעות הצעות החוק הפרטיות, כשאתם כמובן הייתם עושים הצבעות שמיות. או להוסיף על חמישה חוקים, לחסוך את הלילה היום לחברי הכנסת ולהוסיף את זה במסגרת זמן שהסכמנו עליה. - - - אני רק מתאר לעצמי אותך מול השרים, אומר להם: בואו, יש לכם בין רביעי לחמישי לילה. שיהיה לך בהצלחה. אני מניח שהשרים רוצים להמשיך להיות שרים, הם היו מגיעים. גם אנחנו אמרנו את זה כל הזמן. השרים ימצאו קיזוזים, זה רק המסכנים - - - בסדר, אמרתם. הבעיה שלכם לא הגיעה מהשרים, כן?

כי הם רצו להמשיך להיות שרים, משהו טבעי כזה.

הנורבגים, הנורבגים. שים לב לסיפור, לדעתי הגשנו הסתייגויות ובקשות דיבור בכמות של מאות אם לא אלפי שעות. אני מבין שבשביל לנהל מדינה צריך לקבוע איזשהם סדרי דיון, בטח בשביל תקציב. לנו יש הרבה מאוד הסתייגויות מהתקציב ואנחנו חושבים ובטוחים שבמצב שמדינת ישראל נמצאת, הרבה גם בעיקר הממשלה הנוכחית, אנחנו יכולים לעשות תקציב שיפעל יותר למנועי צמיחה ולמען אזרחי מדינת ישראל ולא סקטורים ספציפיים. נדבר על זה הרבה בזמן המועט שניתן לנו, 35.5 שעות. אנחנו כמובן מתנגדים. עליזה שואלת אם זה מועט. בטח, זו התעללות בעובדי הכנסת. נעבוד, אני אסביר לך למה זה מועט כי את תראי את כל מה - - - תקשיבי הרי לכל השעות האלה ונדבר על זה. בכל מקרה אני חושב שתקציב מדינה, על כל ה-400 וכמה? מיליארדי שקלים שלו, ראוי שיינתן בכנסת זמן רב יותר לדבר עליו, ונתנגד לזה. אבל אני רוצה להגיד גם מילה טובה על הניסיון והרצון שלך כיושב-ראש הקואליציה לנסות להגיע לאיזושהי הבנה והסכמה. אתה רק מפרגן לו היום, על הכספים הקואליציוניים מה יש פה? מה הוא הביא לך? תגלה לנו.

כלום ושום דבר. באופוזיציה לא לוקחים כספים קואליציוניים למרות שהוצע לנו, אבל אם כבר נלקחו כספים קואליציוניים נבקר את זה: כספים קואליציוניים שהלכו לסתם בזבוזי כספים, אנשים שכבר קיבלו יותר ממה שהם ציפו לקבל, או דברים שהם לא מנועי צמיחה. אבל כספים שהולכים לסטודנטים, לחיילים משוחררים, לבריאות בקריית שמונה זה כספים שבהחלט אפשר לברך עליהם. למה לא? בשביל זה אנחנו כאן וזו העבודה הציבורית שלנו. נתנגד לזה כמובן אבל קשה לי לצעוק יותר מדיי ולצרוח כאן, כי עשית דומה מאוד למה שעשינו בתקופה הקודמת. נעמוד בזה בגאווה. תודה, בבקשה חברת הכנסת אפרת רייטן.

כמו שאומר חברי חבר הכנסת בועז טופורובסקי, יכולנו לקחת כספים קואליציוניים שהוצעו לנו במהלך הימים האחרונים רק כדי שנסיר הסתייגויות. בחרנו שלא לעשות את זה כדי לא להלבין את התקציב שלכם. בחרנו לא להיות חלק מהתקציב השערורייתי הזה שאין בו שום בשורה לאזרחי מדינת ישראל, אולי רק לחלקים מסוימים. חברי הסיעות היו כאן, במיוחד אני רוצה לציין את חברת הכנסת לזימי וחבר הכנסת קריב שהיו כל הלילה בוועדת הכספים ולא קמו מהכיסא ולו לרגע אחד.

כל היום וכל הלילה, ישבו שעות ארוכות. וייאמרו עוד דברים טובים אבל מובנים מאליהם, גם ליועצים שלנו שהכינו את

האמת שלא היה להם קשה, הם אפילו לא היו צריכים לבזבז או להמציא הסתייגויות מופרכות, רוב ההסתייגויות היו הסתייגויות מהותיות מאוד. הייתה לנו ביקורת חריפה על התקציב הזה ועל ההסכמים הקואליציוניים. כששמענו אחר כך את החלוקה הספציפית לחברי הכנסת של הקואליציה ברור שהמטרות הן טובות בסופו של דבר ואני יודעת גם מהדברים שאתה ביקשת, אדוני היו"ר, אבל ככה עובד תקציב מדינה? צריך להגיע למצב כזה שמשרד האוצר צריך לעשות משא ומתן עם יו"ר הקואליציה או עם חברי כנסת פרטיים כדי לממן בתי חולים? זאת המחשבה האחראית של מדינת ישראל? צריך לעשות משא ומתן פרטני רק עם חבר כנסת שהנושא פשוט קרוב לליבו, שיש עליו איזשהו לחץ? איפה כאן הניהול? איפה כאן האחריות? איפה ההסתכלות על האינטרס של כל מדינת ישראל ולא של כל מיני חלקים קטנים, מקורבים או מסוג אחר? בעיניי זה שנתתם יד לדבר הזה, למרות שבסוף המטרות טובות ואין לי טענות ראיתי את הדברים שאתה ביקשת. אבל זה לא ניהול, לא מנהלים ככה מדינה, אולי מכולת, גם מכולת לא. זה שוק,

בסוף כשנתתם לזה יד, המשכתם לעצב כאן רעה חולה. ברור שאתם לא הראשונים אבל אין ספק שבתקציב הזה, כשזה הפך להיות מעל 13, 14 מיליארד, הקפצתם פה את השיא לשיאים שלא היו. בכלל לא שיערו שמישהו יהיה כזה חוצפן לעשות את זה. אלינו החיצים המורעלים בשנה שעברה הוטחו כשזה היה 2.1 מיליארד, צעקתם: מה זה? מושחתים, מושחתים.

מה נגיד עליכם? זה כפול מה? כפול שש, כפול שבע.

כפול 52 מיליארד שנתתם, לא הוציאו את זה אבל אתם נתתם. די עם הקשקוש הזה, נו באמת. אתה יודע שזה שקר,

יו"ר ועדת העבודה והרווחה. אמת ויציב. אני אומרת לך שזה שקר.

נכון שאת אומרת 2 מיליארד זה מה שהוצא, הוצא בא'. אבל הוצע 52 מיליארד. שקר, אין דבר כזה. זה fake news שלצערי תפס רגליים. ולצערי, ואני אומרת את זה, גם אנחנו כקואליציה לשעבר לא הצלחנו לקעקע את השקר הנורא הזה. שאגב עשה רע לא רק לקואליציה אלא גם לחברה הערבית. אנחנו יודעים שבתקציב שלכם אתם ממשיכים לתת כסף לחברה הערבית, כי אתם יודעים שאין לכם ברירה, כי החברה הערבית היא חלק ממדינת ישראל ואם אנחנו לא נשקיע בה אז היא תהפוך להיות האויבת שלנו, ואת זה אנחנו לא רוצים. זה טוב מאוד שמשקיעים בחברה הערבית, גם אם היינו נותנים 53 מיליארד בשנה אחת בשביל לעשות כאן שקט וחוסן לאומי הייתי אומרת שאפו וכל הכבוד. אבל זה לא קרה ואתה יודע את זה. לכן אני אומרת בתוך כל הדברים שבאמת יוצאים מדם ליבי, בסוף להלבין דברים לכאורה אתם קוראים לזה שינוי של סולידריות, מקום שבו אתם נותנים, משנים ומתקנים.

אתם יודעים שאין לזה תוחלת ותכלית וזה רק לטובת הישרדות פוליטית של ממשלה, אבל מכרתם את העתיד של מדינת ישראל.

ארז מלול, בבקשה. אני רק רוצה להגיד מילה טובה על היועצת המשפטית,

על המקצועיות, על המסירות. מדברים על יום ולילה, יועצים לא יום, לא לילה, לא כלום. לא אוכל, לא שתיה. כל וועדה שהייתי חבר או מ"מ בה, היא תמיד הייתה נמצאת ועונה באמת בסבלנות וכל הכבוד לה. האיש הנכון במקום הנכון, תודה רבה.

האישה הנכונה במקום הנכון. אני מצטרף לכל מילה. עוד מישהו? אם כך נעבור להצבעה. לפני ההצבעה אני רוצה להגיד חצי משפט. כל התקציבים הקואליציוניים זה 4 מיליארד ו-603 מיליון. כל ה-fake news שזה 14 מיליארד, זה יותר שקרי מאשר ה-52. אבל גם האוצר אומר את זה, גם הוא משקר? גם האוצר משקר אם הוא אומר 14 מיליארד. גם האוצר משקר? יש שם פקידים עוינים וזו התשובה לשאלתך: למה צריך חברי כנסת שינהלו משא ומתן? את צודקת, הפקידים היו צריכים להכין את זה בתוך התקציב. זה כסף שמגיע לילדים שגם נמצאים תחת כיבוש, לא רק ערבים, לכן צריכים להגיע למצב שאנחנו צריכים 4 מיליארד ו-600 מיליון. אסביר לך בחוץ מה זה כיבוש, מי הכובש ומי הנכבש.

מי בעד סדרי הדיון כפי שהציגה היועצת משפטית? האופוזיציה נגד. תשעה בעד. מי נגד? נגד. אתה הצבעת בעד, מה נגד?

מה לא? אתה הצבעת בעד. הצבעתי בעד הנגד. ארבעה נגד. מי נמנע? אם כך סדרי הדיון אושרו. הצבעה בעד סדרי הדיון 8 נגד, 4 נמנעים, אין אושר.

ב-10:25 נצביע על הרוויזיה, שיהיה בהצלחה לכולנו, יוצאים להפסקה.

בקשת רוויזיה של חבר הכנסת בועז טופורובסקי. הצבעה, מי בעד הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? חמישה נגד, אחד בעד, הרוויזיה הוסרה.

נתראה במליאה. הישיבה ננעלה בשעה 10:27.